אני מבקש לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. 3 באוגוסט 2020, י"ג באב התש"ף. יישום חוק רישוי שירותים למקצועות בענף הרכב התחרות בתחום יבוא הרכב ומוצרי התעבורה. קודם כול, אני אקדים ואומר שהדיון הזה נולד או מתקיים, בזכות פניות שקיבלתי מיבואני הרכב הזעירים, ככה הם הגדירו את עצמם. פורום ארגוני הרכב הזעירים. היה לי רב, עליו השלום, בבאר שבע, שהוא מהגוש הקומוניסטי, מברטיסלבה. פעם כתבתי לו "פורום". הוא אמר לי: אתה יודע מה זה פורום בלטינית? שוק. יש לנו מילים עבריות, למה אתה מביא לנו פורום? כל המוסיף גורע. פורום זה שוק, למדנו עוד משהו היום. אז יבואני הרכב הזעירים. בעיקרון, בגדול, אנחנו מבינים שזה ייבוא מקביל, זה רישוי שניתן על מנת לעודד תחרות. אבל שוב, אם יש ענף במשק הישראלי שחייב הסדרה ואסדרה ופיקוח, אני לא אוהב לומר רגולציה במובן הכבד שלה, אלא עין פקוחה, יותר קלילה, צריך לפשט רגולציות, אין ספק שזה ענף הרכב, על כל שרשרת המזון שלו, מהייצור, דרך הייבוא, דרך ייבוא החלפים, דרך שירותי המוסכים הכול חייב להיות בצורה מתוקתקת, כי אנחנו, מדינת ישראל, משלמים פה כסף רב על מכונית, ולא היינו רוצים שההשקעה שאזרח או צרכן או לקוח משקיעים, הם ימצאו את עצמם אחר כך רצים בין יצרנים שהתכחשו או לא התכחשו, בין מוסכים שייתנו את השירות, לא ייתנו את השירות. אנחנו רואים לאחרונה עם הריקול שעושים למכוניות, כמה טוב שיש אבא לכל מוצר וכמה טוב שיש כתובת לכל יצרן. ולא נשכח שזה אחד הענפים שמכניס למדינת ישראל, לקופת המדינה, הרבה הרבה מאוד כסף. המס על הרכבים, לא בדקתי, אבל אני חושב שאנחנו מהמובילים בעולם. כולנו מתקנאים שלפעמים רואים איזה מכונית יוקרה במגרש בחו"ל באיזה 5,000 דולר כשבארץ כמה היא עולה. כל רכב שאנחנו קונים, אנחנו קונים רכב קטן לממשלה.

אני חושב רכב זהה, לא רכב קטן. וכל פעם שמתדלקים. ועוד לא דיברנו על הבלו, הדלק שמניע את המכוניות האלה. את הבלו אנחנו מנסים להוריד כל הזמן ולא מצליחים. בקנאות אנחנו כמחוקקים מנסים, והמדינה,

בקנאות שומר על זה. אמרנו: עם האוצר לא הצלחנו, בואו נעודד תחרות בענף, כדי שכולם ייהנו מכך,

נתנו רישוי ליבואני הרכב הזעירים, כמובן במידה ובמשורה, מכסות של 20. אבל כמו שאנחנו יודעים, אני לא רוצה לומר שהמוח היהודי מייצר פתרונות המוח האנושי מייצר פתרונות, וגם לזה מצאו פתרון.

"ערבך ערבא צריך", ליבואן יש עוד יבואן. תעלה ל-40. הוא לא צריך להעלות. לא תעלה לו, אח שלו מביא עוד 20 והגיס שלו עוד 20. מצוין.

100. אין לנו בעיה עם זה, העיקר שתהיה תחרות, העיקר שהתקנות שתוקנו והחוק שחוקק אכן ישיג את מטרתו. והיום נרצה לדעת ולשמוע אם זה השיג את מטרתו וייעודו. מעבר לזה, פנו אליי עם כל מיני לקונות שבהמשך נדבר עליהן, קנסות של רשות המיסים בצורה דרקונית ומהירה. נדבר על זה בהמשך. הייתי רוצה קודם כול לקבל סקירה. משרד התחבורה. מי רוצה להציג לנו את הרציונל?

בוקר טוב, אני מאגף הרכב, איתי נמצאים מהמשרד, כל אחד בתחומו. אני אתן סקירה קלה מיום שהחוק נכנס לתוקף, משנת 2016. חמש דקות יש לך לסקירה. היום יש 11 יבואנים ישירים, שמייבאים רכבים פרטיים, אופנועים, רכבי משא וגוררים, יבואנים עקיפים יש היום 20. רק ב-2019 נוספו שישה יבואנים עקיפים, כשסך הכול ייבאו מתחילת החוק קרוב ל-9,000 כלי רכב. יבואנים זעירים היום יש יותר מ-200 - - - מר סרור, תנסה להיות יותר מדויק ומפורט. אומנם האצתי בך. כשאתה אומר, תאמר לי כמה יבואנים גדולים, כמה זעירים, כמה מכוניות מיובאות לארץ, כמה מתוכן דרך היבואנים הזעירים.

יבואנים ישירים מייבאים היום כ-250,000 כלי רכב בשנה. מאז כניסת החוק יש ירידה, אומנם היא מתונה. לפני החוק הם הביאו 287,000 כלי רכב, היום זה עומד על 254. יש ירידה של היבואנים הישירים. לעומת זאת התווספו יבואנים עקיפים, לא ישירות דרך היצרן, דרך דילרים הם ייבאו מתחילת החוק כ-9,000 כלי רכב. בשנה האחרונה קרוב ל-4,000 כלי רכב יובאו על ידי העקיפים. יבואנים זעירים יש היום מעל 200 יבואנים זעירים שנכנסו למשחק, שהם ייבאו עד עכשיו 2,300 כלי רכב. ובייבוא האישי מתחילת החוק נכנסו עוד 7,000 כלי רכב בייבוא אישי. מתוך כמה? 258. יש מתווכים היום בייבוא האישי, יש לנו 120 מתווכים שמתעסקים גם בייבוא אישי. הסמכנו 39 מפקחים כדי לאכוף את החוק - - - נעלמת לנו. לא שמענו חלק גדול מהסקירה שלך, גם לא הבנו חלק גדול מהדברים שאמרת. קח בחשבון שמי ששומע אותך לא מכיר את הענף, תנסה להיות יותר פשטן במושגים התחבורתיים שלך. שמעתם על יבואנים זעירים? יש היום מעל 200 יבואנים זעירים - - - מה זה יבואן ישיר?

יבואן ישיר זה יבואן שמביא את כלי הרכב ישירות מיצרן הרכב. אלה היבואנים הגדולים.

הלאה. יבואנים עקיפים זה יבואנים שרוכשים רכב דרך דילרים, דרך סוכנים משניים, מסוכנים שמורשים על ידי היצרן, אבל דרך דילר. אלה יבואנים עקיפים, מה שנקרא "יבוא מקביל". יבואנים זעירים זה יבואנים כמו שאמרת, שיכולים לייבא עד 20 כלי רכב בשנה. ויש יבוא אישי, גשכל בן אדם יכול להיעזר היום במתווך אישי. יש מתווכים בתחום, שיכולם לייבא רכב גם ביבוא אישי. ביבוא אישי אפשר לייבא גם רכב משומש, וכיום גם יבואנים זעירים מורשים להביא רכב עד גיל שנה, וביבוא אישי לעומת זאת יכולים להביא רכב ישן עד 24 חודשים. מבחינתך החוק השיג את יעדו? לא. לא כמו שרצינו. אנחנו מצפים ליותר תחרות ושייכנסו עוד שחקנים לשוק כמובן, אבל זו התחלה. מה עשית בשביל זה? השאלה אם המשרד עושה צעדים כדי לעודד תחרות? אם אתה חושב שזה לא השיג עדיין את היעד, מה עשיתם מאז שנכנס החוק? אני אתן את רשות הדיבור לאליאס, שנמצא איתנו, שהוא הכלכלן שלנו. אליאס עזאם, בבקשה. שלום לכם, אני מנהל תחום כלכלה, אגף הרכב, משרד התחבורה. צריך להבין שבמהלך החוק עתרו היבואנים הישירים כנגד מתן אחריות לרכבים המיובאים על ידי יבואן עקיף ויבואן זעיר. נושא זה מאוד מאוד חשוב. הוא חסם כניסה לכל יבואן עקיף שמנסה להתחרות ולכל יבואן זעיר שמנסה להתחרות. זה עיכב את התפתחות התחרות, עד אשר יצא פסק הדין לטובת משרד התחבורה ולטובת הציבור, שמחייב את היבואן הישיר לתת אחריות על חשבונו לכל רכב מהתוצר שהוא מייבא, וכך זה פתח פֶּתַח ואפשר ליבואנים העקיפים והזעירים לפעול ולהגביר את התחרות. בפני היבואנים העקיפים והזעירים יש מספר חסמי כניסה, לא כולם בטיפול משרד התחבורה. אחד מהם זה המס הגבוה, ולמרות זאת אנחנו רואים התפתחות תחרות בתחום הרכב ההיברידי. היבוא העקיף ברובו הוא היברידי. נזכיר שהמס על ההיברידי הרבה יותר קטן מהמס על רכב רגיל. אנחנו רואים שהיבואנים העקיפים נכנסו לתחום הזה וגם רואים תזוזה במחירים כלפי מטה בתחום של הרכב ההיברידי. זה מה שמסמיך אותנו החוק על הנתונים זה מה שהצלחנו להשיג וזה מה שהצלחנו להבין מהתזוזה בענף. בתחומים אחרים ראינו שהיבואנים הזעירים מתמחים יותר ברכבי יוקרה, רכבים מאוד יקרים, והם בשלב הזה, בגלל הכמות הקטנה, מתמקדים ברכבים שהרווח שלהם גבוה ומתחרים יותר ביבוא האישי ובדגמים מיוחדים ויקרים, לכן הבשורה התחרותית באה מכיוון היבואנים העקיפים. אנחנו רואים שרוב הייבוא שלהם מתמקד ברכבים בינוניים, עממיים. אני לא רוצה להגיד שמות, אבל כן ראינו שטווח המחירים שלהם הוא הטווח המקובל לרכב משפחתי, רכב פרטי של נוסעים. זה בגדול התחרות שראינו.

היינו רוצים לקדם הרבה יותר תחרות, אבל יש דברים מחוץ לתחום של משרד התחבורה. לא הבנתי את האמירה האחרונה שלך. משרד התחבורה רוצה לקדם תחרות ולא מצליח למה? אני אתן לך דוגמה. במטרת החוק נכתב "עידוד התחרות", אבל ביתר הסעיפים, למשל כשרציתי לבדוק, רציתי גם לקבל מהיבואנים רמת רווחיות, מחירים בפועל וכדומה, החוק לא מסמיך אותנו לבקש את הדברים האלה. אני יכול לבקש מיבואן כמויות, אני יכול לבקש ממנו מידע טכני וכל מיני דברים כאלה, אבל אני לא יכול לבקש ממנו מחירים. זה יותר תחום של רשות התחרות, זה תחום שרשות התחרות יכולה לבדוק יותר לעומק ממשרד התחבורה. אתם לא יודעים לדבר, לא עם הכלכלנים ולא עם רשות התחרות? אתם לא יודעים לדבר איתם? דיברנו איתם. היינו לפני שנתיים אצלם בישיבה והצגנו להם. הנציגה שלהם נמצאת פה, היא יכולה להגיד על הבדיקה שלהם. אתה מבין שיש לי קושי לקבל את הדברים שלכם? אחריות משרד התחבורה היא לעודד תחרות בתחום הזה. הרי כתבתם את זה. אם אין לכם עניין, תגידו שאין לכם עניין בעידוד התחרות. זה באחריות משרד התחבורה. כשאומר לי משרד התחבורה, משרד כזה גדול וחזק, שהוא לא יכול בגלל הילד הקטן בפינה, שנקרא "רשות התחרות",

שהיא לא עושה או לא יודעת לפעול, או שאתה לא יודע להפעיל אותה, או שאתה צריך נתונים מהמוסכים ומהיבואנים, תקשיב לכלכלן מתחיל, קח כלכלן שנה שלישית, תן לו דרישות, הוא יביא לך ניתוח רווחים ועלויות. קצרה בינתי, אני לא מקבל את הדברים. אם אתם אומרים שזה לא השיג את היעד, בגלל שזה לא תלוי בכם, ואמרת לי מה הסיבות, אני חושב שזה חוסר מעש של משרד התחבורה. אני משאיר את זה באוויר, יכול להיות שאני טועה, נשמע את הדברים בהמשך. מה הצעדים בפועל? כמו שאתה שאלת. מי יכול לענות על זה? מה הם הצעדים האופרטיביים? זה מצחיק. שמענו את המספרים, על ההתחלה זה קופץ. הוא אומר לך: 258,000 רכבים ו-7,000, 2,000, אתה אומר: רגע, אתה צוחק עליי? שיסביר רכב עקיף, מאיפה קונים את הרכב? שיסביר על יבוא עקיף מי מקור הרכב? שנבין את המונח. קודם כול, נראה איפה אנחנו נמצאים. אנחנו עוד לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. רשות התחרות, בבקשה. הנתונים נמצאים ברשות המיסים, לא רק אצל היבואנים. נגיע לרשות המיסים עם הבעיות שאתם עושים. חכו עם רשות המיסים. בוקר טוב. זה נכון שאתם לא משתפים פעולה לעודד תחרות ביבוא הרכב? נתחיל רגע מההתחלה.

ראשת צוות בתחום התחבורה, במחלקת שווקים ברשות התחרות. יש לנו שיתופי פעולה טובים למדי עם משרד התחבורה. אבל לא עם המציאות. אני מבקש, לא להפריע לה. בבקשה. כשאפשר, אנחנו משתפים את המידע. כמובן סמכויות המידע שלנו נוגעות לסמכויות בחוק שלנו, אנחנו לא יכולים להשתמש בהן בשביל לאפשר סמכויות בחוק אחר. כשמשרד התחבורה רוצה לקדם את מטרות החוק, הוא צריך לעשות את זה במסגרת הסמכויות שהחוק נתן לו. בכל אפשרות אנחנו משתפים פעולה, אנחנו משתפים פעולה גם בצורה של העברת ידע, מקבלים מהם מידע, מקבלים מהם - - - הגברת יפעת - - - נתונים שנמצאים אצלנו והתקבלו במסגרת הסמכויות שלנו, יש לנו קושי להעביר אותם בצורה גולמית. אף אחד לא מבקש ממך לפעול שלא בסמכות או שלא על פי החוק, אבל נראה לי מוזר שרשות ממשלתית, שנועדה להשיג יעד מסוים, לעודד תחרות, מסכימה למציאות כזאת. זה נראה לי תירוץ. לא ביקשתי ממך שתתני לנו נתונים בצורה גולמית. באתי אליו בטענה קודם שילך וירכוש את זה בעצמו. לא מקובל עלי שבזה את מסתפקת, אלא אם כן הפסקתי אותך באמצע. את צריכה לעבד את הנתונים הגולמיים שלך ולהסביר לו ולומר לו מה הכשלים.

כדי להתקדם בדיון, תוכל רק להסביר מה השאלה? אני מנסה להבין האם השאלה היא נתונים שנמצאים אצלנו לכאורה ולא מסרנו אותם. תחדד את השאלה של משרד התחבורה או של הוועדה. אדוני, הבעיה היא לא בנתונים, הבעיה היא במעשים. הם פשוט נמנעים מלטפל. אדוני, אתה רוצה להישאר בדיון?

תסתכל עליי, וכשאני אגיד לך לא לדבר,

וכשאני אתן לך רשות דיבור, תדבר ולא יפריעו לך. גם אם תקומם אותם עליך, לא אתן שיפריעו לך. ככה מתנהלים בוועדת הכלכלה. סליחה. בבקשה. שוב, רק כדי להתקדם אני רוצה להבין מה השאלה שמופנית אליי. האם יש פה שאלה קונקרטית לגבי מסירת נתונים, שכמו שאמרתי אנחנו באמת פועלים - - - אין לי שאלה קונקרטית. את יודעת מה יש לי? יש לי קושי להבין מה תפקידה של רשות התחרות. רשות התחרות באופן כללי מכירה את תחום הרכב, מלווה אותו בצורה מאוד קרובה, גם בעסקאות שמגיעות אלינו ודורשות את האישור שלנו, למשל במיזוגים בין יבואנים או בהעברת רישיונות בין יבואני רכב.

בצורה יותר ממוקדת אנחנו גם מלווים את תחום - - - אני לא בא אלייך בטענות. מי שהקים את הרשות, כנראה הקים אותה רק כדי להפריע, לא כדי לעזור, ואני אסביר לך. אתם נמצאים לבדוק, מה שהיה פעם רשות ההגבלים. צריך כנראה להרחיב לכם את הסמכויות להיות כלי שרת למשרדי ממשלה לעודד תחרות. אני לא בא אלייך בטענות, כנראה זה הקושי, הקושי שלכם. אני רק אשלים, אדוני. יש לנו גם פעילות שקשורה לעסקאות שמגיעות אלינו וגם פעילות מאוד נרחבת שקשורה לייעוץ, ייעוץ שאנחנו יוזמים. אנחנו מזהים רגולציה בעייתית, רגולציה שיוצרת כשלי שוק. אנחנו מתערבים בנושא, אנחנו עושים שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה, אם צריך אנחנו אוספים את הנתונים, מוסרים אותם למי שצריך, אנחנו מבצעים גם מחקרים פרו אקטיביים בתחום מוצרי הרכב ממש בימים אלה. אמרנו את זה כבר בכמה הזדמנויות. יפעת, תודה. לאה, רצית לומר משהו, שישמעו מה שאמרת. רציתי לומר שבכנסת הקודמת, לאחר שורה ארוכה של ישיבות, עיגנה ועדת הכלכלה בחוק סמכויות נוספות לרשות לתחרות וגם שינתה את שמה מהרשות להגבלים עסקיים לרשות התחרות, על מנת שהיא אכן תוכל לפעול כדי לשמור ולטפל בכשלים בשוק שמונעים תחרויות. נואשתי מלהניע את הדיון, כפי שאנחנו יודעים לעשות בכל דיון. גם משרד התחבורה אולי מישהו יעיר אותם מהשינה או שהטריד אותם הדיון המיותר הזה. ככה גם באים לדיונים הנתונים שנותנים לנו. כנראה אני לא מכיר את הסמכויות - - - ההצתה לא עובדת. מנגנון ההצתה. חברי הכנסת, אני אתן לכם להתייחס, מי שרוצה. כנראה נצטרך לשמוע את זה מהקצה. נהפוך את הדיון. נשמע את יבואני הרכב הזעירים והעקיפים, נשמע מה הקשיים. נתחיל "דרך הרגליים", מה שנקרא. בצבא אומרים לחיילים שלא מקשיבים: לא יעבור דרך הראש, יעבור דרך הרגליים. - - - גם משרד התחבורה וגם רשות ההגבלים העסקיים אחרי שהם גמרו לתרץ את עצמם, כמה שהם בסדר, הם נחמדים והם מקבלים תלוש משכורת על פי החוק ועל פי הסתדרות העובדים,

בפרט בעידן הקורונה, בכלל זה מצב מצוין שאין אבטלה תגידו לנו,

מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שהמספרים לא יוכפלו,

זה מחצי אחוז לאחוז. בשביל שיגיעו ל-30%-20%, תגידו לנו מה אנחנו צריכים לעשות. נראה לי שאנחנו נצטרך להגיד להם, כי הם לא ידעו מה לומר לנו. זה המינימום. בהמשך הדיון נראה.

אנטאנס, רצית לומר משהו? שיסבירו לנו מה זה ייבוא עקיף. מה מקור הרכב? האם הוא מייבא את זה מהחברה? על זה הוא ענה. לחברה יש דילר, ודרך הדילר. מה זה דילר? איפה הוא נמצא? בישראל, בחו"ל,

אני יכול להסביר את זה אם הוא רוצה. מי הדובר? אני מהיבואנים הזעירים. אני אתן לך

נתחיל עם היבואנים הזעירים ונעבור לעקיפים. משרד התחבורה ורשות התחרות,

אולי תלמדו מהם.

אני יבואן זעיר. מה זה יבואן זעיר? תספר לי מה זה. ליבואן זעיר יש הרשאה עד 20 מכוניות בשנה, שזה כלום, אבל - - - מאיפה אתה מייבא? מאירופה בדרך כלל. הרישיון שלך מגביל אותך מאיפה לייבא?

הוא מגביל אותי עד 20 רכבים. אני יכול לייבא מכל מדינה, אין לי בעיה עם זה. מה הבעיות שלכם? תספר לנו. הבעיה הכי גדולה שלנו כרגע, הדחופה לעכשיו, זה העניין של כל התעודות שוק. תעודת שוק זה נקרא - - - תעודת מקור. "תעודת שוק", קוראים לזה. תסביר למי שלא יודע מה זה תעודת מקור.

רכב שמיוצר באיחוד האירופי סתם דוגמה,

אני רק יודע כל רכב איפה הוא מיוצר והוא יודע לבוא גם בלי תעודת מקור שנותנים אחרי זה לגבות את ההפרשים. יש הנחה על מכס כל רכב שמיוצר,

60% ממנו באיחוד האירופי, הוא מקבל הנחה על מכס, אתה משלם רק מס קנייה ומע"מ. אנחנו צריכים להבין שהיבואן הגדול הוא מקבל מהיצרן אישור שהרכב הזה עונה על כללי המקור. אנחנו לא קונים מהיצרנים, כי לא מוכרים לנו, כי השוק נעול. נועלים לנו את השוק, אנחנו לא יכולים לקנות, אף אחד לא ימכור לנו. מי נועל לכם את השוק? אל תגידו דברים סתם כך. אני לא יודע. יצרני הרכב. זה שאתה קונה ממנו באירופה, למה אתה לא אומר לו מראש שעם מסמך הקנייה יציג לך את תעודת המקור? אני אסביר לך. יש רכבים שכן נותנים, רובם לא נותנים. יש לי פה מסמכים מ-BMV, סתם לדוגמה, מ-2016,

פנו ואמרו בפירוש, שאחרי כל הבירורים שבאים ומשגעים אותנו, אין לנו כוח-אדם לזה, אנחנו לא נותנים חישוב יצרן על BMV, על פולקסווגן, על פורשה. לא נותנים מ-2016. הם לא נותנים, רק ליבואנים הגדולים נותנים. ליבואנים הגדולים כן נותנים? הם נותנים, כן. נראה לך שזה התנאי שעשו להם היבואנים הגדולים? הם אמרו להם: אם באים יבואנים זעירים מישראל,

דברים שאני לא יודע, אני לא יכול להגיד. אני יכול להגיד לך מה בפועל. אני לא יכול לקלוט מיצרן, סתם דוגמה ממרצדס, מכל יצרן מאירופה או מאמריקה, אני חסום. לא אני, גם היבואנים העקיפים, כולם חסומים לגמרי. למה צריך את תעודת המקור? כדי להוכיח שזה BMV מקורי?

כדי להוכיח, כך רשות המסים טוענת, להוכיח שהרכב הזה עונה על כללי המקור שיוצר בשוק האירופי, סתם לדוגמה, או בשוק האמריקאי. מסמכי הרכב באירופה

ברישיון שאנחנו מחדשים אחת לשנה,

כל תעודת הזהות של הרכב מופיעה.

למה צריך תעודת מקור? תשאל את רשות המיסים, לא אותי. נשאל את רשות המיסים.

מה הקושי הבא? אני עוד לא סיימתי. בבקשה. אני אסביר לך. סתם לדוגמה, מה הם עושים?

האימות הזה הוא חד-צדדי, יש להם עד חמש שנים לחזור אחורה למכס. אתה זורק מושגים. מה זה "אימות"? יש לך טופס שנקרא "תעודת שוק", EURO-1 זה נקרא. אנחנו מקבלים את זה ביצוא של כל רכב מאירופה. אם אתה לא מביא את האישור הזה, אתה לא מקבל את ההנחה הזאת של המכס. אנחנו מביאים את האישור הזה, או מהדילר שקונים ממנו, או מה"שיפר" ששולח. רשות המיסים יכולה עד חמש שנים אחורה לחזור ולעשות אימות מסמכים. הם שולחים למכס בחו"ל, אומרים לו: מספר תעודת EURO-1 כך וכך,

אנחנו רוצים לראות אם התעודה הזאת מאומתת. אומרים: היא מאומתת, אבל מה עושה המכס הבלגי, סתם לדוגמה? הוא מתקשר לדילר, אם הדילר לא ענה לטלפון או מי שהוציא את הרכב, השיפר, לא ענה לטלפון, הוא חוזר למכס הישראלי ואומר: לא אימתי את התעודה. ברגע שהוא אומר "לא אימתי", אתה מקבל גירעון על רכב. מכובדי, תודה. תעצור פה.

אני בעברי הייתי מנכ"ל משרד התחבורה, הייתי ממונה על שוק ההון, הייתי מפקח על הביטוח, עמדתי בראש קבוצת הפניקס - - - לא היית אף פעם בוועדות כנסת? כן, אבל הפעם אני מתחמם. פשוט נאמרו פה דברים מקוממים. בבקשה, אדוני. שוב אני מתנצל. זה בסדר.

פה אני מופיע כיושב-ראש קבוצת גלובל אוטו מקס, שהיא היבואן העקיף הגדול היום בישראל. לשאלתך, אדוני חבר הכנסת, בעולם הבחינו בתופעה, שיש בעיה של קשר גורדי בין יבואן רשמי אחד לבין היצרן, ויצרו פיקציה משפטית שאומרת: נראה כל סוכן רשמי של היצרן בכל מקום בעולם כאילו הוא היצרן עצמו. מאפשרים ליבואן עקיף בישראל לרכוש מכל סוכן מורשה על ידי היצרן בכל מדינה בעולם, לראות אותו כאילו זאת הפיקציה שיצר החוק, ועל ידי כך - - - החוק הישראלי? גם החוק הישראלי. זה נהוג בכל העולם. אני תיכף אציין לבקשתו של היושב-ראש איפה הבעיות. למה זה פיקציה? לא הבנתי מה הפיקציה. רואים בסוכן, נגיד בארצות-הברית, כאילו הוא היצרן בגרמניה. זאת אומרת, אם היצרן בגרמניה, נגיד מרצדס, מייצרים מכונית ומוכרים אותה לסוכן שלהם בניו-יורק, יבואן ישראלי שקונה מהסוכן בניו-יורק רואים אותו כאילו הוא קנה ישירות ממרצדס. הוא משלם מיסים כאילו הוא הביא את זה ישירות מגרמניה?

זה בדיוק מה שרציתי לציין. פה נוצר מצב מטורף, היבואן הרשמי קונה את הרכב במחיר יותר נמוך ומשלם פחות מכס, היבואן העקיף קונה את זה במחיר יותר גבוה, כי יש עוד מישהו בדרך, הוא משלם יותר מיסים ומוכר את הרכב במחיר יותר זול לצרכן.

התחרות הזאת היא באפס עלות למדינת ישראל. אפשר להגיד הפוך, ביותר מיסים ובהעלאת הרווחה של אזרחי ישראל. איפה הבעיה? אני אסביר. איפה הבעיה? הבעיה פה מתמצית בכך שיש אין-סוף אנשים שהאינטרס הציבורי לא עומד מול עיניהם. מי אלה? אני מרגיש בחידות פה היום. מה קרה לכם? דברו. דברו ברור. מה הסיפור שלכם היום? אני אפרט. קודם כול, אני צריך לציין שהסמכויות נמצאות בידי הרשויות ולנו אין את הכסף ואת היכולת לעשות את כל התחקירים כדי לתת לך פה תיק סגור. הערכות אתה יכול לתת לי. אני אביא יותר מזה. מישראל יוצאת קריאה ליצרנים ולסוכנים שונים תחת סוגים שונים של איומים כדי לא למכור לשוק הישראלי. לא רק זה, יש איומים על חברות ההובלה. למשל חברת ההובלה, והבאתי את המכתב, רציתי להפיץ את זה ואני יכול להשמיע לכם גם קלטת אם בשנה שעברה ייבאנו כ-10,000 כלי רכב מטורקיה מסוג טויוטה למשל, השנה יש איסור בטורקיה מכל הכיוונים לייצא לישראל למשל חברת ההובלה הימית הגדולה לישראל בשם "נפטון" הודיעה שאסור לה להוביל טויוטה לישראל, אבל אם אתם רוצים, תעבירו את זה לאירופה. כלומר, פונים - - - מי זה פונים? אתה אומר שהרכב יותר זול, תן לנו דוגמה. אנטאנס, אתה כלכלן,

השורה האחרונה מושפעת ממה שהוא מספר לך עכשיו. מאז תחילת החוק מחירי המכוניות המיובאות על ידי היבוא המקביל ירדו בכ-15%. צריך לשים לב שיש לזה השפעת רוחב, כי המכוניות הרי הן לפי דירוג, מכונית יותר חזקה, יש הפרש בינה לבין מכונית פחות חזקה וכך האלה, כל המערכת ירדה, אבל מעניין שכל המכוניות שיבואנים מקבילים לא מייבאים, המחירים עלו. תודה, אדוני. רק את הבעיות. עד עכשיו מה אמרת לנו, את הלוקסוס? הרשות להגבלים עסקיים, למרות - - - תן לי, תשאיר לי משהו. אם מה שסיפרת פה הוא נכון, רשות התחרות רשות ההגבלים לא קיימת כנראה לא עושה את עבודתה. אם יש גורמי כוח בשוק שמפריעים לתחרות להתנהל, זה התפקיד של רשות התחרות, אבל חכו זה באוויר. אני זורק הרבה דברים באוויר,

יש עדיין קושי. - - - מר שורר, גם ככה קשה לי עם הדיון הזה, קיבלתי היום "נבחרת של חמיצר". גדעון רייס, בבקשה. אני יושב-ראש ענף החלפים בלשכת המסחר. ביקשתי את גדעון רייס. גדעון רייס יושב פה לידי. בבקשה.

באים מצד החלפים, ובצד החלפים יש כמה דברים שלא עבדו טוב במעקב אחרי החוק. הדבר הראשון שאנחנו מדברים עליו, שהיה בחוק אפשרות שאדם שיש לו רכב תחת אחריות יכול ללכת לכל מוסך מורשה ממשרד התחבורה לטפל ברכב, ועדיין הוא נשאר באחריות. הדבר הזה היה צריך להיות מלווה בפרסום, שאנשים ידעו על הדבר הזה, הפרסום הזה משום מה לא יצא לדרך. הדבר השני שגם כן לא נבדק. היה על המוסכים להציע חלק נוסף בנוסף לחלק המקורי אני מדבר על מוסכים מורשי יבואן לדעתי בפועל זה לא עובד ואין שום בדיקה בנושא הזה ומעקב. הדבר הנוסף הוא שאסרו על היבואנים לקבל מהמוסכים המורשים את רשימת החלקים שהם משתמשים בהם, כמויות והכול. לדעתי גם זה לא מפוקח, ועדיין בפרקטיקה יבואני הרכב מגיעים למוסכים, רואים כמה הם מכרו, ועושים להם דירוג הנחות לפי כמויות שאמור לסגור את כל הצריכה שלהם לחודש, לא לאפשר להם קנייה מספקים נוספים. יש לי שאלה אליך. אם אני מחוקק מופרע, וכמו שעשינו בחוק הריכוזיות, מחוקק בחוק שיבואן רכב לא יוכל להיות מוסך מורשה מה אתה אומר? זה יעזור לתחרות? אני לא חושב שהוא לא יכול להיות מוסך מורשה, אבל הוא יכול להיות תחת המגבלות, שגם יהיה יבואן - - - אתה פוליטיקאי או יבואן? אני שואל אותך שאלה. תענה לי לשאלה שלי, אל תנסה ללכת סחור סחור. אני יבואן, ואני בהחלט בעד - - - יש לך מיומנויות נוספות

- - - הרבה חלקים חלופיים, ואני באינטרס שיהיה - - - הבנתי. כולם בפחד פה היום.

גדעון רייס, אתה רוצה להוסיף משהו או שאתה מסתפק? זה בסדר. יוסי כיסה את כל הנושאים. נשמע את רונן לוי מאיגוד המוסכים. נראה לי שאני הולך לפתוח פה איזה תיבת פנדורה לסדרה של דיונים. רונן פחות ידבר בחידות. בוקר טוב. קודם כול, אני אענה לכמה שאלות ששאלת.

בישראל יש רשות אי-תחרות, והיא עושה את העבודה שלה, היא מונעת את התחרות והיא עושה אותה טוב, היא עושה אותה מצוין אפילו, היא מאשרת מיזוגים, היא מאשרת מונופולים, היא שותקת כשיש קרטלים. היא דווקא עושה מצוין את העבודה, ראינו את זה גם בהתנגדויות, בעמדות שלה לחוק. החוק הזה רץ פה פעמיים בוועדת הכלכלה. אנחנו מנהלים את זה מ-2013, זה כבר שבע שנים. אני נאלץ להסכים איתך בתחילת הדיון.

עושה עבודה מצוינת... ואני חושב שהיא גם יכולה לקבל ציון לשבח על ההצלחה שלה בהעלאת המחירים, ולהגיד שהיא עושה את העבודה בשביל להוריד את המחירים.

אם לא תסביר לפרוטוקול, הציניות לא תובן ביום שיקראו את הפרוטוקול. בפועל המחירים עולים בכל פעם שיש הצעה לרפורמה. הורדת מחירים, בפועל זה לא קורה. המסר ממשיך אותו דבר, הכותרות ממשיכות אותו דבר, ולא קורה שום דבר בפועל בשביל להוריד את המחיר. בסוף צריך לעשות מעשים ולא להעסיק דוברים ולהוציא הודעות לעיתונות עם רפורמות שגויות או לא נכונות, כשבפועל לא עושים כלום. אין גם מנגנון תיקון או בקרה ברגע שהרפורמה לא משיגה את המטרה שלה.

העבודה של הרשות היא לייצר כותרות, להגיד שזה יעשה טוב ולהסביר לנו מה יעשה טוב, אחר כך כשזה לא עושה טוב, אין מנגנון, לא פה ובטח לא אצלם. אין להם מחיר לזה שהם לא מיישמים. זו רשות שעובדת הרבה שנים, היא מייצרת כל הזמן הבטחות, אין לה מנגנון שברגע שהיא נכשלת, כשהיא מביאה לציבור משהו היא הרי אמורה לשמור עלינו, על הצרכנים, על האזרחים, בשביל זה הקימו את הרשות מנגנון שברגע שהיא נכשלת יהיה לה מנגנון תיקון, ואנחנו רואים את זה עובר להרבה ענפים, אבל בטח בענף שלנו. הם לא עושים שום דבר, הם מאשרים כמעט כל מיזוג, בין אם זה בענף הצמיגים, בין אם זה בענף יבוא הרכב, למעשה הם כמעט מאשרים כל דבר בגדולים. כשאנחנו פונים, הקטנים, הם אומרים: בדקנו, זה בסדר הנתונים לא מראים, כמו ששמעת. הם גם לא חושפים נתונים. חשבתי שזה קורה רק במשרד החקלאות. גם אני עכשיו, בתור נציג איגוד המוסכים, ואני מייצג 5,000 בעלי מוסכים, אני אומר: חבר'ה, זה לא עובד, תנו לי נתונים.

זה מדע טילים. יש פה בישראל כנראה מדע טילים שנקרא "נתונים שצריכים להיות חשופים לאזרחים", והמדינה וגם הכנסת מאפשרות להם להיות עולם חסוי, שאי-אפשר לדעת איך הוא עובד,

מה המנגנון שלהם, והם נותנים שתי כותרות. אני אתן לך דוגמה עכשיו בתחום החלפים, היה לנו דיון בשבוע שעבר והייתה נציגה של רשות התחרות, והיא אמרה שהשמאים מצטטים מחיר. אמרתי לה: מה זה מצטטים מחיר? תמיד יש להם צמד מילים שאומר משהו שלא קשור לשום דבר, בטח הם לא מבינים כלום בשוק, וזה לא משנה, כי בסוף צריך לשכנע אתכם איך לייצר פה תחרות או לחסום תחרות, התחרות צריכה להיות בשטח, לא בכנסת. הכנסת צריכה להפעיל את המנגנונים שנותנים כלים לאנשים להתחרות. כשבא לכאן עכשיו נציג של היבואנים הזעירים ואומר שאין לו כלים, כנראה אין לו כלים, אחרת הוא היה רוצה לעשות עסקים - - - נראה לי שמ-2016 אתה עם בטן מלאה, אתה מתכוון היום לרוקן הכול. תן לנו קצת - - - 20 שנה אני עם בטן מלאה. כמה משפטי סיכום. אתה רוצה שיקשיבו לך, אז תקשיב לי. כמה משפטי סיכום כי אני צריך לעבור הלאה. כרגע יש לנו בעיה קשה גם בזה שארבע שנים אחרי שהחוק עבר לא נעשה שום דבר,

משרד התחבורה לא עושה שום דבר, הוא עושה בדיוק הפוך. הוא מתנגד לחוק, הוא עובר על החוק, לפחות בתפיסת העולם שלי, כי הוא צריך לעבוד לפי החוק שהוא בעצמו חוקק, זה דבר ראשון. והממונה על הביטוח אותו דבר, בסופו של דבר חוסם את התחרות. יש 5,000 מוסכים, רק 200 מוסכים היום מאושרים על ידי חברות הביטוח לתקן תאונות במנגנון שלהם. למה רק 200? כי ככה חברות הביטוח. הרגולטור האמיתי הוא חברות הביטוח ויבואני הרכב ולא משרד התחבורה ולא הרשות לתחרות. אני אגיד משפט אחרון. איפה שלא נמצא רואים את זה גם במגזר הערבי איפה שלא נמצא שוטר, הכנופיות שולטות. זה מה שקורה כשמשרד התחבורה לא שוטר. זה מה שקורה נכון להיום, הרגולטור האמיתי בשוק הרכב זה שלושה רגולטורים: האחד נקרא "חברות הביטוח",

תודה. יש 200 מוסכים, אז כמה רצו? אולי 205 רצו להיות. כמה בעלי מוסכים רוצים להיות? 5,000 רוצים לעבוד.

הוא רוצה להרוויח, הוא רוצה לעבוד. הוא לא מספק תשובה.

כולם רוצים לעבוד ולהתפרנס. אתה לא רואה שכולם פה מפחדים?

אבל הוא אומר שחברות הביטוח לא מרשות,

למה? הם לא עומדים בסטנדרטים? - - - איזה סטנדרטים? בוא אני אספר לך סיפור.

רציתי - - - רגע, אתה חושב שרק לך יש סיפורים מאוקראינה,

תן לי רגע. עבדתי פעם בגוף גדול, תבדוק בגוגל, תראה באיזה גוף גדול עבדתי קודם, ואחד השירותים שנתנו לעובדים זה היה גם ביטוחי רכב. כל פעם שהייתה תאונה הולכים לסוכנות שעובדת עם מקום העבודה. יום אחד באתי לפחח אחרי שמישהו דפק לי את הרכב

הייתי אצל פלונית, לא אגיד את שמה,

הפעם היא לא הפנתה אותי אליך. הוא אמר: הכול תלוי בגודל הטבעת.

אני הבנתי את הסיפור. הבנת? אני לא מקבל את זה. זה שהבנתי זה לא אומר שאני מקבל את זה. סיפורים. אנחנו אוהבים ללמוד את הסיפורים. יהודה יגן. בבקשה, אדוני.

הן לצרכנים והן למסגרת החקיקה שבה נקבע שאנחנו השופטים שנמצאים בין הצרכן לבין המבטחות, וכאשר אנחנו מגיעים הן למוסכים והן להסדרי המוסכים, אנחנו מגיעים למצב שחברות הביטוח השתלטו בחלקן על שוק החלפים ועל היבוא, והם מקבלים לצורכי - - - הנחות שנעות בין 5% ל-89% מעלות החלק, כאשר אני כצרכן מגיע למוסך, אני מקבל הנחה של 5%,

15%. חברות הביטוח הצליחו להשתלט על ענף הרכב, הן מפנות את המבוטחים בחלקם למוסכי הסדר, ששם אנחנו מגיעים למצב של עיוות של חישוב הנזק הגולמי. לימים אנחנו גם מגיעים למצבים כאלה שאם אתה רוצה להביא רכב ביבוא אישי, אתה לא יכול להביא את הרכב לארץ ולבטח אותו. משנת 2012 יש תקנות של משרד התחבורה, ויש קודים של משרד התחבורה ועל פיהם צריך לבטח את הרכב. בפועל הם צריכים בכל שנה להגיע לשמאי שמומלץ על ידי חברות הביטוח, במקרה הזה כולם יודעים את שמו, אני לא עומד להזכיר את שמו, והוא אמור לקבוע מה ערכו של הרכב. אנחנו אחת מהמדינות שמסתיימות ב"סטן" בסוף?

כן. תאמינו לי, לא ידעתי לקראת מה אני הולך היום. אני רוצה לחדש לך שזה המקרה, ואני יכול לצערי להוכיח את זה. אני אומר "לצערי" בגלל סיבה פשוטה, זה אבסורד, זה עולם שלישי. זה נראה לי יותר עולם תחתון מאשר עולם שלישי. לא רציתי, התביישתי להגיד את זה. לי יש חסינות, אל תגיד את זה. לי יש חסינות, לך אין. יכול להיות שמחר ההגבלים העסקיים יקראו לנו. נשמע אותם.

בסופו של יום - - - לסיכום, יהודה. לסיכום, אני חושב שטוב שיזמתם את הישיבה הזאת. אנחנו ניזום ישיבות, נראה לי, לא ישיבה. יש לנו הרבה חומרים שנוכל להעביר לכם בצורה מסודרת, מבלי לפגוע באף אחד, ולפתוח את השוק הזה פעם אחת לתחרות. גם אנשי אגף שוק ההון וגם אנשי משרד התחבורה, הגיע הזמן שיניעו את הגלגלים, יקבעו תקנות וחוזרים ונועלים. לא ייתכן שנעבוד כמו בימי "אנו באנו" בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים. אם יש למישהו מה להגיד, אני אשמח לקבל תשובה.

רון מלכה, מנכ"ל חן מוטורס, יבואני כלי רכב. נשמע גם אתכם. בוקר טוב לכולם, אני מנכ"ל חן מוטורס. מה זה חן מוטורס? לא כולם יודעים. יבואנית ישירה, עקיפה וזעירה. אנחנו יבואנים עקיפים של מרכבים של משאיות, כמו למשל מערבלי בטון, משאבות בטון, אמבטיות לפולטרלרים ועוד כיוצא באלה, דחסניות אשפה כל מה שהולך על המשאית. בשגרה אנחנו מייבאים את המשאית ביבוא עקיף, את המרכב ביבוא ישיר. אנחנו מתמחים נכון להיום בעיקר ברכבים כבדים, במסחריות, אם כי אנחנו גם נוגעים במכוניות פרטיות פה ושם, והסיבה המרכזית שאנחנו לא נוגעים במכוניות פרטיות היא חלק מהדברים שמנו פה חלק מהחברים, ואני רוצה רגע לחזור לתחילת הדיון ולהסביר לוועדה וליושב-ראש מה הסיפור של מסמכי המקור וה-EUR-1. ברגע שאתה מקבל EUR-1, ואני יכול לקבל מכולם, אני חוסך 7% מכס, כי זה החוק, זה ההסכמים הבין-לאומיים, ואני יכול להגיד כלכלית אם כדאי לי או לא כדאי לי. רק מה? למכס יש זכות של שלוש שנים, לא חמש שנים, ללכת אחורה ולאמת את אותו EUR-1 או את אותה הצהרת יצרן מארצות-הברית שמוודאת את זכותי להנחה. המכס הישראלי אמרו בלגיה, בלגיה פונה למכס הבלגי, המכס הבלגי פונה לדילר שאני עובד איתו או לכל אחד אחר, ואם הוא לא יודע להתאמץ, הוא מרים טלפון לדילר, לדילר אין שום גישה למסמכים כמה אחוזים מהאוטו יוצרו באירופה או בארצות-הברית וכמה הם תוצרת סין. לדוגמה יש מרצדס שמיוצרת בגרמניה ולא זכאית ל-7%, כי כל המערכת החשמלית וההיברידית שלה מביאה אותה למקום שפחות מ-60%

וזה מייקר את הרכב בקרוב ל-15% עם המע"מ, כי 7% הוא על ה-100% של עלות הרכב פה בארץ, כולל הובלה, ועל זה תוסיף את ה-83% ואת המע"מ, ותקבל 15% ממחיר הרכב. לכן זה כל כך קריטי, ואנשים פשוט לא יודעים להסביר את זה כמו שצריך. זה הפער בין התעודה המאומתת, שביקשנו בעבר גם בדיונים הקודמים מהמכס, כולל פנייה לאבי ארדיטי בכתב, לעשות מנגנון של פרה רולינג. אמרנו: אנחנו לא רוצים להיות עבריינים, אנחנו מבקשים לבוא עם דגם מסוים, תגידו לנו אם הוא זכאי ל-7%, לא זכאי ל-7% הנחה, ואז נעשה את החשבון שלנו אם כדאי לנו לייבא או לא כדאי לנו לייבא. זו הסיבה המרכזית שאני לא מתעסק עם מכוניות פרטיות. ברכבי משא מעל 4.5 טון אין מכס, אין שאלה, אין מיסים, יש רק מע"מ שמותר לי להזדכות עליו, אני מחייב את הלקוח, מזדכה עליו גם הלקוח שלי. אני נמנע מזה, אני פשוט עוקף את השוק, לכן אנחנו עובדים מאוד חזק - - - אתה אומר שתעודות מקור, כל הסיפור של המכס, זה אבן רחיים על צווארה של התחרות. לא. אני לא טוען שהיא אבן רחיים. אתה חייב בתעודת מקור לפי - - - בסדר. אני אעשה אותה פעם אחת על דגם אחד. כל מה שטוענים החברים פה בישיבה, שלמכס יש את כל המידע. המכס לא ממציא כלום. סתם לדוגמה טויוטה יאריס, מגיעה מצרפת, מיוצרת באירופה, לא זכאית ל-7% הנחה. כולם משלמים, כולל היבואן. אתה מכיר את העורך-הדין שיצא לחופשה ובא הבן שלו ואמר לו: שמע,

בזמן שהיית בחופשה ניקיתי את השולחן? אתה יודע מה הוא אמר לו? יא משוגע, מהשולחן שלך אני חיתנתי אותך ואת האחיות שלך. זה נראה לי אותה הסיבה. בדיוק, זה הסיפור. יש להם את כל המידע, הם יכולים לתת, אנחנו משלמים מיסים על מכוניות פרטיות, כמו שאמרו החברים. תודה רבה. לפני שאני אחזור לרשות התחרות ולסרור ממשרד התחבורה, רשות המיסים איתנו? משרד האוצר? נראה לי שגם ועדת משנה לא תספיק לפרק את כל המוקשים. אני מרשות המיסים. כלכלן רשות המיסים. שמעת את הטענות? שמעתי - - - תן לי, שיהיה לך יותר קל ולי יותר קל להבין אותך, במיוחד לי יותר קל, ותקשיב לי בהתחלה. הסרבול של תעודות המקור למה לא לפשט את זה ולעשות את זה פעם אחת על כל דגם?

דבר שני, למה אחרי כמה שנים מישהו צריך להוכיח שהוא לא עקץ אתכם? למה אתם לא עושים את זה במיידי ובפעם אחת נותנים את זה? השאלה אם בכלל, מה שאתם נותנים ליבואנים הגדולים, למה אתם לא נותנים ליבואנים הזעירים והעקיפים? בבקשה. ההסבר קודם הוא לא רחוק מהמציאות. בסופו של דבר הנושא של תעודות המקור שנדרשות לצורך הקבלה של פטור ממכס הוא במסגרת הסכמי הסחר של ישראל. זה לא משהו שאנחנו גמישים לבוא ולקבוע בצורה כזאת או אחרת, זה משהו משפטי. לא ביקשתי לבטל. ביקשתי ליצור מסלול ידידותי. הבנתי את הבקשה, אני מנסה להסביר. יצירת מסלול שלא עומד בתנאים של ההסכמים, שהם הסכמי סחר בין המדינות, כשהתנאים קבועים בהסכמים, הוא לא אפשרי. זאת אומרת, הבקשה לבצע את האימות כנגד דגם לא אפשרי במסגרת ההסכם. נדרש לאמת רכב-רכב. זה נושא משפטי שהוא קבוע בתוך ההסכמים. איזה הסכמים? עם מי ועם מה? תפנה אותי להסכמים. יש הסכמי סחר, למשל מול ארצות-הברית, יש מול אירופה. יש למדינת ישראל הרבה הסכמי סחר. אני רוצה שתפנה אותי להסכם סחר שמציין את החובה הזאת לגבי תעודת מקור, שזה ייעשה רכב-רכב. סיסמאות כלליות אני צריך לבדוק, בשביל זה שלחו אותי לפה, לבניין הזה. אני לא רוצה להגיד סיסמאות כלליות, אני רוצה להגיד שהנושא כן מוכר לנו, זה לא נושא חדש ובדקנו את זה בעבר. הפנייה הייתה לראש מינהל המכס, וזה המצב, שאי-אפשר לבצע את זה עבור דגם. הבקשה ברורה. יציאה מההסכמים האלה כמובן תפגע הרבה יותר במדינת ישראל. יש איתך פה עמיתים ששייכים ממש למכס? רקפת, את נמצאת בהאזנה? בבקשה, גברתי. השתתפת איתנו כל הדיון?

שמעת את הקושי האמיתי שלנו ושל היבואנים? שמעתי. מה את יכולה להציע לנו כדי לצאת מהדיון הזה? איזו תובנה את הולכת להמליץ לממונים שלך לתקן או לנסות לשנות כדי להקל על היבואנים ולשפר את התחרות?

אין לי הרבה מה להוסיף מעבר למה שאורי כבר אמר, וכמו שהוא אמר זה עניין של הסכמים בין-לאומיים שמדינת ישראל חתומה עליהם, וההסכם הזה מחייב בכל משלוח ומשלוח של טובין וגם של רכב, לצרף תעודת מקור. זה התנאי היחיד לקבל את ההנחה במכס. אנחנו לא יכולים לפעול בניגוד להסכם שהמדינה חתומה עליו. אמר לנו פה מר שורר, שאתם כן מכירים בסוכן. לו יצויר סוכן אמריקאי שמייבא לך - - מכל מקום בעולם. - - מכל מקום בעולם, הוא מוסמך לתת תעודת מקור, וזה נקרא "תעודת מקור". איך זה עובד עם היבואנים? לא שמעתי אותך, סליחה. אמר לנו שורר, שהוא יבואן עקיף, שהוא קושר קשר עסקי עם סוכן אמריקאי, שמייבא לו רכב גרמני, אתם רואים באישור שלו כתעודת מקור, למרות שהוא בכלל מארצות-הברית. את מכירה את זה?

אם הגוף היה מסודר והיה פצע יחיד, הייתי נותן לך לרפא, אבל הכול מלא, אין בו מתום, כך אמר הנביא. רקפת, בכוונה נתתי הקדמה. המצב היום הוא כשל שוק, אין תחרות. יש הרבה גורמים אינטרסנטיים שמפריעים. הדרך היחידה, שאנחנו נפרק אותם, לא ביומרה, אנחנו נפרק את כל כשלי השוק האלה, שמתחילים ממשרד התחבורה, דרך רשות התחרות, דרך כל היבואנים הגדולים, טייקוני הרכב, כולל משרד האוצר. אני שאלתי ואני שואל שאלה, יש פה קושי אמיתי, שמעתם אותו, אני אבקש ממך בסיכום, אני כבר כותב בסיכום, להגיש לנו מסמך במה אתם יכולים להקל על היבואנים העקיפים והיבואנים הזעירים, כי ליבואנים אחרים אתם יודעים לתת טוב טוב את ההקלות, וכנראה קולם נשמע בבית המלך. אני מבקש בתוך 30 יום מהדיון לתת לנו נייר עמדה שלכם לגבי תעודות המקור, מה אתם יכולים לפשט ולסייע. תודה. רק לי קשה להבין את הדיון או גם לכם? תגידו לי, שאני אדע. אני אסביר לך מה הבנתי מהדיון, ולכן אם שמת לב, שאלתי אותך את זה אחרי כמה דקות, כי אתה שומע את הצליל של ההוא שאחראי על זה, ואתה מתחיל לראות שהוא מסביר לך, אתה רואה את המספרים, ויש את מבחן התוצאה. כשאתה מדבר על יבוא של 258,000 רכבים בשנה, ואתה מדבר על כמה אלפים בודדים בדרך כזאת ובדרך כזאת, בסוף העסק לא עובד.

קפצו כל החברים פה בנושא הזה של חברות הביטוח, ובסוף עלה יושב-ראש איגוד השמאים ואמר את זה. לכן אני חושב שמה שהצעת הוא דבר נכון. אני חושב שוועדת הכלכלה צריכה להקים לזה ועדת משנה. זה לא איזה דיון שבעוד 30 יום יביאו לך תשובות. לא, זו עבודה יסודית. הכול חולה פה. בוועדת המשנה הזאת צריך לבקש ממשרד התחבורה לא להביא לנו רק נייר, אלא לשבת עם שני הג'נטלמנים שיושבים פה, עם מי שהם מייצגים, לא אמרתי הם - - - סיפרתי סיפור, כיליתי את זמני לשווא? הכול תלוי בגודל הטבעת. זה הבנתי. שישבו ביניהם. הנושא הזה של השמאים, אם אתה שואל אותי, בוועדת המשנה זה אחד הנושאים הראשונים. אני לא מצליח להבין את זה כאזרח ישראלי. שמאי אחד במדינת ישראל שהוא קובע?

הוא מחליט כמה זה עולה, הוא מחליט כמה זה יורד. על פיו יישק דבר? אתה מכיר מונופול כזה בעולם? מאז שהיינו ילדים גדלנו על השמאות הזאת. בתחנת דלק היינו לוקחים את החוברת שלו. אני צריך לבדוק שאין לו קשר, אם אין אינטרסים אחרים לקביעת המחיר.

צריך להקים ועדת משנה, ובמסגרת מה שאתה מבקש מאנשים לחזור ב-30 יום עם תשובות, שיחזרו לא אחרי ישיבות פנימיות אצלם, כנראה שלא כל המידע נמצא רק במשרדי הממשלה. לכן כשאתה מבקש מהם תשובות, תשובות אחרי שהם ישבו עם האנשים וחזרו ושמעו מה עושים במדינות אחרות, איך עושים,

יגידו "לא מקבלים", ועדת המשנה תדון. אני אשמח להצטרף לוועדת משנה אם תקימו בסוף הדיון. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, ברור שענף הרכב צריך רפורמה יסודית, הן מבחינת יבוא הרכבים, הן מבחינת אפשרות ליבוא מקביל או תחרות ביבוא, כי אנחנו מדברים בסך הכול על 3% יבוא לא באמצעות סוכנויות הרכב המורשות. התחרות קיימת בין המותגים, אבל לא בתוך כל מותג. וזה קשור גם לחברות הליסינג, אדוני היושב-ראש, זה קשור גם לחברות ביטוח ולמוסכי הסדר. אנחנו מקבלים הרבה פניות ממוסכי הסדר, ועכשיו פנו אלינו גם לטפל בכל הנושא של חלפים, מוסכי הסדר - - - ריכוזיות יתר בענף הרכב. דיברת על טבעת,

גם אני אשמח להיות חלק מהוועדה הזאת כדי לטפל באופן יסודי בענף הזה, גם בנושא של יבוא מקביל, שזה נושא מאוד מורכב. ואפשר, אדוני היושב-ראש, אפשר לטפל בכל הנושאים האלה, אם מתלבשים עליהם באופן יסודי.

כשיש כאן שוק של 40 מיליארד שקל רק על רכבים חדשים ועוד כמה מיליארדי שקלים על חלפים ועוד עשרות מיליארדים על ביטוח - - - ואנחנו מתעסקים בפישמן. יש ארבע-חמש משפחות של יבואני רכב, עוד ארבע-חמש חברות ביטוח, יש אפילו חברות שהן גם יבואני רכב - - - גם מוסכים, גם יבואן,

ויש רשות התחרות במדינת ישראל ו-190 פקחים במשרד התחבורה. ושמאי שמלווה את הרשות. יש כאן את ההגדרה המילונית של קרטל צולב.

זה לא רק קרטל, זה קרטל צולב, זה כמה קרטלים שמשתפים פעולה, ובגלל זה אתה רואה דיון כאן שכולם מפחדים, כי זו הפרנסה שלהם, הם מנסים להסביר את הבעייתיות, אבל עם פחד. הם לא רוצים שאותו קרטל צולב יקבור להם את הפרנסה, כי הם אומרים: רגע, הוא נותן לי לחיות טוב, אבל אני לא יכול לחיות כמו שצריך. אני לא יכול להגיד שאני לא יכול לחיות כמו שצריך, כי אחרת הוא גם לא ייתן לי לחיות טוב. זה התפקיד שלנו, לבוא ולפרק את זה. זה התפקיד של רשות התחרות, לבוא לפרק את זה, ושלנו לבוא ולפרק את מי שלא מפרק את זה ברשות התחרות.

יבגני.

קודם כול, אני מתפלא עליך שאתה מתפלא. אתה מכיר את המצב. פתאום אמרת שאתה מתפלא על הדיון, אז זה הפתיע אותי, אני חייב להגיד לך. בכל בוקר אני קם עם תקווה חדשה שאולי השתנה משהו. הפתעת אותי בפעם הראשונה. קודם כול, 84 עמודים של החוק,

אולי צריך בנימוס לזמן את שר התחבורה הקודם ישראל כץ, שהתגאה שכל הרפורמה הזאת תביא לירידת מחירים. אם בן אדם שמונה או תשע שנים היה בתפקיד, בואו נזמין אותו. אומנם היום הוא שר האוצר, אבל נזמין אותו, נשמע אם הוא מרוצה מהתוצאה מהחוק. אני שמעתי אותו הרבה פעמים בתקשורת מאז שהחוק עבר, שהוא כן מתגאה בדבר הזה וגם במשרד שהוא אמון עליו. לא שמענו פה מה יהיה בעקבות הקורונה, כי יש ירידה בביקוש. השוק עובר ליד שנייה, אז גם צריך התייחסות פה לשמוע מה יהיה, כי סך הכול יש ירידה חדה ברכישת מכוניות חדשות, וזה ישפיע גם על שוק השנייה, גם על המוסכים, ואולי דווקא לטובה זה ישפיע על המוסכים - - - מדברים על החסמים עכשיו,

הקורונה משנה פה הרבה דברים, הרבה אנשים איבדו את מקום העבודה, חברות הליסינג יצטרכו כנראה לצמצם את הפעילות. כל אלה דברים שמשפיעים על שוק הרכב ולא שמעתי פה על זה. העצה האחרונה שלי, אדוני היושב-ראש, אתה לימדת אותנו על מצגות, אז תבקש לעשות מצגת פשוטה עם כל השרטוטים, מה זה יצרן, מה זה יבואן,

וכל החיצים האלה שמשתווים אחד עם השני, ואנחנו כולנו נוכל להבין איפה בדיוק צוואר הבקבוק. זה דבר מאוד פשוט. מי יכול לעשות את הדבר הזה? ואז אנחנו נבין. אני שומע פה: סוכן - - - השמאי של ישראל. אני מקבל סחרור מהדברים האלה. חשבתי שטעיתי שנתתי למשרד התחבורה לדבר. ראית איך הוא ידע להציג לך את העבודה שלו? מסתבר שהוא הציג נכון,

לא צריך מצגת.

רועי ארפי. אני עורך-דין, אני מייצג את פורום היבואנים הזעירים. תן לי כמה דקות, אני אעשה לך סדר בכול.

דבר. שלושת הנושאים הכי בוערים עבור היבואנים הזעירים הם אלה: קודם כול, תעודות מקור, דבר שני זה הארכת הוראת השעה של רכבים משומשים, דבר שלישי זה הגדלת המכסה. מה אומרת הוראת השעה? לפרוטוקול. לא כולם יודעים.

סעיף 253 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב נותן הקלה ליבואנים זעירים לייבא רכבים משומשים.

בגלל שהיצרנים לא מוכרים להם רכבים חדשים, בגלל זה הוא נותן להם הקלה. החוק נכנס לתוקף ב-2016, בפועל משרד התחבורה הבהיר את עצמו רק ב-2018 וזה נכנס לתוקף. , מה אומרת הוראת השעה? ניתן לייבא רכבים משומשים עד 12 חודשים מיום הייצור.

הרישיון הוא להביא רכב משומש. מה אומרת הוראת השעה? מה נותנת לך הוראת השעה בנוסף ליבוא רכב משומש? כלום.

היא נותנת לי לייבא רכב שטרם חלפו 12 חודשים ממועד הייצור שלו, ללא הגבלת קילומטרים.

ולמכור אותו איך? למכור אותו. ועם בעלות איזה בעלות? בעיקרון זה אמור להיות בעלות פרטית. ראשונה?

שנייה, כבודו.

אני עושה לכם סדר כרונולוגי לגבי תעודות המקור. דיברו פה נציגים של משרד האוצר, בואו נעשה סדר. יש 200 יבואנים זעירים, כל הודעת גירעון זה בערך 46,000 שקל. יש לי לקוחות שהביאו למשל חמישה רכבים, קיבלו חמש הודעות גירעון. שוכנענו שהקנס הזה, הגירעון הזה הוא דרקוני, אגרסיבי, וצריך לטפל בו. אנחנו נטפל בזה. אני רוצה שתתרום לדיון מה שעוד לא אמרו. תן לי להגיד לבחור של משרד האוצר שאומר שזה חוק, אין להם סמכות ויש להם סמכות וכל הדברים האלה. זה הוראת שעה זמנית שעשה חבר שלו, דוד חורי. סעיף 1(17),

קבלת העדפת מכס ביבוא רכב,

"יבוא רכב" לא רשום פה יבוא רכב ביבוא אישי, לא רשום פה יבוא רכב ביבוא מסחרי, רשום פה "יבוא רכב", ואז בסעיף 1 ו-2 יש הפרדה בין רכב חדש לבין רכב משומש. מה אומר סעיף 2, שזה יבוא רכב משומש? זה אומר שהם לא רוצים תעודת מקור על רכב משומש, בלי הפרדה בין יבוא אישי ליבוא מסחרי, ועל אף זאת המכס מוציא הודעות גירעון לרכבים משומשים היום. זה דבר ראשון על רכבים משומשים. אתה טוען - - - אני טוען שהמכס מוציא הודעות גירעון בחוסר סמכות. למרות שבפקודה שלו אתה אומר שרכב משומש לא חייב בתעודת מקור. אכן כן. בהוראת הנוהל של המכס לא מופיע שחייבים תעודת מקור לרכב משומש. אני רוצה גם לדבר על שיקול הדעת של הפקידים. אני מפנה אותך לסעיף 1.23 בהוראת הנוהל, אימות מסמכי העדפה, סעיף קטן (2), רשום פה, אני אקרא לכם: "המוסמך בהנהלה רשאי שלא להתחיל בביצוע הליכי האימות, אם מצא כי אין נסיבות העניין מצדיקות אימות כאמור והתיק יוחזר למכס". מה אני בא להגיד לך, כבוד היושב-ראש? היבואן הישיר, מי חותם לו על תעודות מקור? היצרן. היבואן הזעיר או היבואן העקיף הראה לך בן ציון מסמכים שחור על גבי לבן שהיצרן BMV ו- - - וקבוצת פולקסווגן, שזה אאודי, פורשה, סקודה, סיאט ועוד מיליון מותגים, לא מוכנים לחתום על תעודות מקור. למה הם לא מוכנים? מה הם אומרים? הם אומרים: שמעו חבר'ה, יש עלינו עומס יותר מדי גדול. סליחה באמת, חבר'ה, שיש עליכם עומס יותר מדי גדול, אבל את המכס זה לא מעניין, זה לא מעניין. אוטו זה לא משקפי שמש, זה לא חולצה. מה המהות של הנושא הזה של הטבת מס של התעודות מקור?

אני אסביר לך. המהות היא שאם אני עכשיו הבאתי חולצה שיוצרה בסין, הבאתי אותה מאירופה ואני רושם שהיא כאילו יוצרה באירופה, ואז אני מקבל הטבת מכס של 7% ובטוטל זה 15%. זה כאילו שאני לא עובד על המכס. סליחה, חבר'ה, זה שהמכס עושה את אימותי החתימה זה דווקא. למה? כי הם יודעים איפה האוטו יוצר ומה הכמות של הרכיבים שיוצרו. שלא יבלבלו את המוח, סלח לי. ביבוא אישי של כלי רכב, המכס יודע טוב מאוד איפה הרכב יוצר, ואם הרכב לא יוצר במדינת המקור, הוא יודע טוב מאוד להוציא הודעת גירעון ליבואן. תודה. עוד שני דברים. שנייה, כבוד היושב-ראש. קודם כול, אני גם רוצה לפרגן למשרד התחבורה.

משרד התחבורה בסדר גמור, הוא מעודד תחרות, הוא משכלל אותה. איך הוא מעודד את התחרות אם הוא לא מטפל בבעיות שלך? אל תפחד, הוא לא ייקח לך את הרישיון. אני דיברתי עם המכס. הבעיה היא לא עם משרד התחבורה, הבעיה היא עם המכס.

ולמה אנחנו עושים את הדיון הזה? כי אני רוצה שנוסיף סעיף בתיקון. הרי משרד התחבורה מקדם תיקון לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב מ-2019, אני רוצה שהם יכניסו סעיף לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב. תעצור רגע. כשאתה מפרגן למשרד התחבורה,

גם אני מפרגן למשרדי ממשלה. בנקודה הזאת יש הרבה דברים שאפשר לפרגן למשרד התחבורה, והוא עשה עבודה נפלאה. במקרה הזה משרד התחבורה יודע את המצוקה שאתה עומד מולה, את המצוקה שלך ואת האגרסיביות של המכס ולא עשה כלום? הרי מה תפקידו של משרד ממשלתי, כשהוא רוצה לקדם משהו? הוא צריך לפנות לרשות המיסים, הוא צריך לבוא עם תזכיר חוק ועם תקנות ולתקן את זה, לבקש משר האוצר לתקן את זה. כשמשרד התחבורה מרים ידיים, מגלגל עיניים למרום, אני לא יכול לפרגן לו בסוגיה הזאת. אל תענה לי, תודה.

חשוב לי עוד כמה דברים. ארפי, תשאיר את זה לארוחה הבאה, יהיו עוד הרבה ארוחות. אתם התקווה האחרונה שלנו. עזוב, אנחנו בעניין של "סעודה אחרונה", תיזהר. אתם התקווה האחרונה שלנו. ארפי, לא עכשיו. כאן צריכים לעצור את זה - - - אדוני, אתה מפריע לי. איגוד יבואני רכב. בבקשה, אדוני. חוץ מרצח ארלוזורוב האשימו אתכם בכול. בואו נשמע מה יש לכם לומר להגנתכם. אני מנכ"ל איגוד יבואני הרכב ויושב לידי יקי אנוך שהוא נשיא האיגוד. יש לנו קודם כול הערה אחת,. אני חושב שכאשר באים לדיון כזה, צריך להגיד את הדברים במדויק, להגיד דברים בדוקים. בוא תדייק אותנו. לא כך הייתה התחושה שלי לדברים שדורון שורר דיבר עליהם. אני לא חושב שאף יצרן מסמיך אף דילר באירופה להוציא תעודות מקור. אני מבין את הקושי שיש ליבואנים הזעירים להוציא תעודות מקור, אבל תעודות המקור האלה הן חלק מהסכמי הסחר של מדינת ישראל, והם צריכים לעשות דבר מאוד פשוט, ברגע שהם קונים רכב, לבקש את תעודת המקור ממי שהם קנו ממנו את הרכב. זה מה שאמרתי בתחילת הדיון.

לא קונה.

נותנים תעודות מקור - - - רגע. אתה מפריע לי. אתה גם יושב מולי, גם מפריע לי וגם באמצע הדברים של מישהו אחר. בבקשה. לנו מאוד חורה כאשר הדברים פוגעים בלקוחות. ואם הוראת השעה שמתקיימת היום מאפשרת במדינת ישראל למכור רכב משומש שנסע באירופה בחברת השכרת רכב למשל במשך כל העונה של הקיץ, ומגיע לארץ ונרשם בתור רכב חדש, אנחנו חושבים שזה עושה עוול לאנשים שקונים אותו. אני מסכים איתך. מסכים איתך וחורה לי מאוד שפוגעים בצרכן. עכשיו לי יש שאלה אליכם. זה נקרא "נדיבות של מנצחים", אתם איגוד יבואני הרכב, אתם מייצגים את החלק הארי, בנתונים סטטיסטיים לא מודדים את הכמות שמיובאת על ידי גורמים אחרים, זה סטיות סטטיסטיות, זה לא נחשב. אתה יודע שכבר שנים מדברים על תחרות בענף, הייתי מצפה גם מכם לומר מה אתם חושבים, למה התחרות לא מצליחה בענף? אני אענה על זה. קודם כול, כמו שאתה מתאר לעצמך, אדוני היושב-ראש, יש תחרות מאוד גדולה בין היבואנים עצמם, הם נלחמים ביניהם, ואם אני מסתכל על שוק הרכב במדינת ישראל, יש תחרות מאוד גדולה בין מרצדס לבין אאודי לבין פג'ו לבין יונדאי, אז יש תחרות. אני חושב שבעבר לא מעט פעמים העלמנו עין לגבי הקלות שיש ליבואנים עקיפים וליבואנים זעירים, מכיוון שהם היו שוק - - -,

יש דבר אחד שאני חושב שאסור לעשות עליו הקלות, וזה חוסר סדר. אם חוסר סדר יוצר חוסר שקיפות מול לקוחות, אנחנו חושבים שאסור שזה יקרה. כל שאר הדברים, שיקלו עליהם. תקשיב לא לך אני אומר את זה, אני אומר למשרדי הממשלה הנוגעים בדבר מר סרור, אני חוזר למשרד התחבורה. דיברת איתנו על מינוי מפקחים, נכון?

מה תפקידם של המפקחים ואיזה נתונים אתה יכול לתת לנו מעבודת הפיקוח שהם עשו? נמצא פה קרימר שהוא מנהל אגף הפיקוח והרישוי. בוקר טוב, ובהצלחה בתפקידך. בהתייחס לשאלות, יש הרבה תקנות שאנחנו מבקשים לתקנן אותן, כשאני חושב שעו"ד איתי עצמון מכיר אותן, וזה יקדם הרבה סעיפים בחוק שעדיין לא ניתן ליישם.

מנהלת הוועדה אומרת שאם אתם מבקשים לתקן, סימן שביקשתם מוועדת הכלכלה. אני לא יודע אם ביקשו. מי אמור לדעת? משרד האנרגיה?

משרד המשפטים. אני יכולה להשיב לכם. אני אשמע אחר כך. תמשיך. אני חושב שזה יסדיר את כל הנושאים של החוק.

נושא ההתנהלות בשוק, מה ששמעתי פה במשך הדיון - - - עזוב מה ששמעת, אני שואל על הפיקוח. אנחנו מבצעים פיקוח.

אחת מזרועות הפיקוח שלנו זה מעבדות מוסמכות, ואני חושב שיבואני חלפים וגם יבואני הרכב, בקטע של חלקי חילוף מרוצים. כל מה שנבדק וכל מה שצריך להיבדק על פי החוק, נבדק ישר במכס עצמו. כלומר בנמל שמגיע לארץ. מה שעומד בתקנים, נכנס פנימה. מה שלא עומד, נעצר בנמל. אתה יודע לומר לי איזה עוד ענפים מפוקחים חוץ מחלפים? ענף המוסכים, שמאים עולה מתוך בעיות שיש שבענף השמאים, כאשר - - - אתה יודע לומר לי כמה ביקורות נעשו?

בכלל, על ידי הפקחים בכל הענפים. מוסכים למשל.

אני כבר רואה את הסיכום, אין לו. בבקשה. מדובר בסביבות 680 פיקוחים בשנת 2019. לפי הענפים אתה יכול לחלק לי את זה? כרגע לא. אנחנו נבקש לשלוח לנו לוועדה, בתוך שבועיים מהיום.

לדווח לוועדה בתוך שבועיים מהיום את כל הביקורות שנעשו על ידי הפקחים האלה, לפי ענפים, ומה התוצאות של הביקורות שהיו. בבקשה, אדוני.

אני רוצה לציין שהפיקוח המסיבי הוא בנושא מכוני רישוי, משם אנחנו מגיעים עד פעמיים בחודש במשך כל השנה, מעבר לתלונות, לבעיות ולפיקוחי פתע שאנחנו עושים במכונים ומדגישים - - - גדולה לנושא הבטיחות בדרכים, איך מכונית יוצאת ממבחני רישוי.

יש לך עוד מה להוסיף?

רשות התחרות. אני רואה שזמנה של הוועדה כבר קצר. אני אתייחס ממש בקצרה. היו פה לא מעט האשמות נגדנו. הראשונה שבהן הייתה מצד דורון שורר, יושב-ראש גלובל אוטו מקס. אני רוצה להגיד בצורה הכי ברורה וחדה, אם יש לגוף מסוים, אם יש לכם איזה תלונה על כך שחוליות מסוימות בשרשרת עוצרות אתכם מלממש - - - את לא מזהה את זה לבד?

לא להפריע. אני רק רוצה להשלים. אדוני, הוגשה - - - אני אוציא אותך. - - - עוצרות אתכם מלייבא רכבים בייבוא עקיף, אם זה גופים בישראל ואם זה גופים במדינות אחרות, אנחנו פה תמיד קשובים לשמוע. שמענו כבר תלונות אחרות של החברה ושל יבואנים אחרים וטיפלנו בהן. חשוב לי לומר, זה נכון גם לגבי מה שהאדון אמר וגם למה שאחרים אמרו: אנחנו תמיד בודקים, לא תמיד התשובות שלנו מוצאות חן בעיני כל מי שמעורב.

למשל אמר את זה רונן לוי מאיגוד המוסכים, שאנחנו מאשרים כל עסקה שמגיעה אלינו. יש עסקאות שאנחנו מאשרים והן לא נוחות לחלק מבעלי העניין בשוק. אנחנו עושים את הבדיקות שלנו לפי המקצועיות שלנו גם אם זה לא מוצא חן בעיני כולם. אנחנו לא מייצגים בעלי עניין, אני מייצג - - - האם לא מתפקידה של רשות התחרות לוודא שחוק שחוקק, שחלק מהמהות שלו, חלק מסעיפיו,

לא תפקיד הרשות לבדוק אחת לכמה זמן אם השגנו את התכלית הראויה? אם השאלה שלך היא שאלה משפטית, אני לא יודעת מה התשובה עליה. אנחנו תמיד משתמשים, משתמשים בסמכויות שלנו גם כלפי פניות שמגיעות אלינו וגם בייעוץ בנושאים שאנחנו חושבים שיש בהם צורך. בשביל זה צריך את פסקת ההתגברות, מרגי...

תודה. רבותיי, אני עוצר פה,

תודה. בסוף הדיון ביקשתי בתוך שבועיים להביא לי את כל סוגיית הפיקוח של משרד התחבורה, כל הביקורות שמשרד התחבורה עשה, לפי הענפים, כולל מספרים ומה תוצאות הביקורות.

ביקשתי ממשרד האוצר, רשות המיסים, להגיש לנו בתוך 30 יום נייר עמדה איך הם מתכוננים לפשט ולסייע ליבואנים העקיפים וליבואנים הזעירים, ובמיוחד בסוגיית קנס הגירעון שקשור לתעודת המקור. הסיכום שלי הוא כזה, והוא סיכום קשה לצערי הרב. בדרך כלל אני מנסה להיות מאופק בסיכומים. אני אומר אותו לא מהכתב, כי מהכתב הוא קשה מאוד, אולי בעל פה אני אתחיל רך ואני מקווה שלא אעלה לאוקטבות גבוהות: הוועדה מתרשמת אני לא יכול להגיד שמגיעה למסקנה, כי באמת אין לי את הכלים מתרשמת שסוגיית התחרות בענף הרכב כלל וכלל לא מעניינת ולא מטרידה את משרד התחבורה. משרד התחבורה לא נקט שום פעולה אקטיבית לעודד את התחרות ולוודא שקבוצות כוח בענף הזה לא מנצלות לרעה את הגודל שלהן ואת הריכוזיות בענף. הוועדה מתרשמת שיש ריכוזיות גבוהה בענף הרכב, ואולי זו ההזדמנות לבחון לפרק את הריכוזיות הזאת, כפי שעשו בתחומים אחרים, בענפים אחרים במשק הישראלי. הוועדה מתרשמת שרשות התחרות לא מבינה את תפקידה בכל מה שקשור להתנהלות של קבוצות כוח חזקות בענף הרכב. מאחר שזה מורכב, שרשרת המזון גדולה מאוד, נושקת להרבה תחומים: שמאות, חלפים, מוסכים, ביטוח, יבוא, מייד עם החזרה מהפגרה נקים ועדת משנה נוספת על זו שכבר הצהרנו עליה, שתלמד את הסוגיה הזאת לעומק ותביא כנראה בסוף הדרך רפורמה יסודית בענף הרכב.

נשלם. הישיבה ננעלה

10:59.